שקט בבקשה, נא לשבת. כן, בבקשה. הנושא הבא הוא בקשה לדיון מחדש בפרק ט"ז, שירות מידע פיננסי. גם הפרק הזה אושר במלואו בוועדת הכלכלה וכעת הוגשה בקשה לדיון מחדש. מי בעד? מי נגד? הצבעה הבקשה לא אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:46.